אנחנו ביקשנו נוכחות של "היקר" פה בוועדה ואני לא מבין למה הם לא נמצאים פה. יש פה מישהו אולי בזום מ"היקר", היחידה לקידום קנאביס רפואי? מי נציג משרד האוצר כאן בדיון?

ומה התפקיד שלך? אני יושבת הראש

העולם עגול והכנסת עגולה. אז כמה החלטות שלנו בוועדת הכלכלה: ראשית, עד שלא יהיה בדק בית ודו"ח כתוב ממנכ"ל משרד הבריאות על ההתנהלות של עובדיו הבכירים ביותר,

בקיצור,

בבג"ץ, בברדק ואנחנו ננסה לקבל תשובות.

נשמע קבוצה של דוברים ואחרי זה ניתן להם להתייחס.

הוא איתנו

להודות לך על האומץ שלך לקיים כזה דיון. למה צריך אומץ לקיים אותו? צריך אומץ לקיים את הדיון הזה. אנחנו מנסים כבר קרוב לשנתיים לזעוק. אני עובדת

בדיוק, תקשיב אני רק.

מתי הוא סיים את תפקידו גרוטו? לפני כמה חודשים.

אז הוא אמר שהייבוא זמני ומאז יש היצף בישראל? והוא הבכיר שם, סמנכ"ל, המשנה

אתם יודעים שכשהגשנו את הבג"ץ אף חברה לא הסכימה להיות ראשונה? כולן חששו מי תהיה החברה הראשונה והשנייה והשלישית. היינו

לנו מה לעשות כי אי אפשר לייצא ואי אפשר גם למכור לשוק, הכל הולך להשמדה. עכשיו אני אגיד משפט על המחירים, חשוב לי לומר אותו ואנחנו מוכנים להגיש לוועדה טבלה של כל העלויות של כל המוצרים שנמצאים בשוק ולהראות לכם איך הייבוא מושך את המחיר

וועדת הכלכלה שאלה שאלות, קיבלנו את תשובת המדינה לבג"ץ,

תגיע אליי לחדר ואני אתן לך. אתה גם מונית לשופט עליון. אתה שואל שאלה

אתם חיים בשלום עם מצב שמדינה אחרת מציפה את ישראל בקנאביס ולא מאפשרת ייבוא אליה בקנאביס דהיינו קנדה, אתם מודעים לאירוע הזה?

אז אני אציין שראשית, אפרופו וציינת את זה כבוד היושב ראש לפני כן, לגבי רפורמת הייבוא שהשרה הובילה,

אנחנו בעצם דוגלים בייצוא

היה מחסור זמני בשוק, ניצלו את המחסור הזה והביאו קנאביס מיובא. עלויות של קנאביס מיובא, העלויות שרוכשים אותו הן גבוהות וזה מתגלגל לצרכן. למה הן גבוהות? כי המחיר של קנאביס שמגודל בישראל בסטנדרט imcgmp,

הוא הנמוך בעולם. תבדקו אותי.

אחרי שכבר יהיו כללים מסודרים אפשר יהיה לפתוח את הייבוא ואז לייצר את אותה נקודת שיווי המשקל בין הייבוא, לבין שמירת הגידולים

בבקשה. היי, תודה רבה. עם כמה שאני אוהב לדבר למסכים ריקים של משרד

טוס מקנדה או פורטוגל לישראל הוא יקר יותר ולכן בסופו של דבר המחירים למטופלים בבתי המרקחת בכל הנוגע למוצרים שהם מוצרי ייבוא. זאת

לא רק שאנחנו מבינים, אנחנו אם כולנו רוצים לחיות ולגדול בתוך הענף הזה אין שום סיבה היום בעולם לאפשר ייבוא בכמות כזאת מסיבית של סם ולהגיד "..זה שוק חופשי..",

זה שוק שבו יש מעט מאוד מדינות שמותר להן ומאשרות בכלל ייבוא לתוך שטחן קודם כל ודבר שני, השוק הוא מאוד מאוד קטן והוא בהתהוות.

אחד מהשווקים הכי גדולים בעולם ל - - - על קנאביס

לבוא ולהגיד שיש בחוץ איזה שהוא שוק ומחכים

אני רוצה רגע אחד לשים אתכם על ציר הזמן, אתם שואלים למה

אם הולכים אחורה לסוף 2019 תחילת 2020,

שלהן והיו צריכות להתחיל להתאים תקנים, הרבה אצוות לא עמדו בתקן והייתה השמדה של אצוות

המחסור הזה מאז ועד היום לא קיים, הוא גם לא יהיה קיים גם אם מחר בבוקר אין ייבוא ואנחנו פשוט עברנו את השלב הזה בהתפתחות ואנחנו היום במקום אחר,

אז זה כבר לא ממצב של "..אוקיי אם

לא צריכים להשקיע בתשתיות, לא צריכים להשקיע במעבדות. אני פוט רוצה להבין, איך דבר כזה עובר בכלל מבלי שזה מפורסם להערות ובלי שבודקים איך זה משפיע על התעשייה המקומית. מרגי ביקש להיות. אולי אני בתור קריירה שלישית שלי, אני יכול לקבל רישיון ייבוא? בוא נעשה את זה ביחד. בואו אני אצא מפה. בכלל אני לא רצוי בקואליציה הזו, אני בכלל עושים עליי קמפיינים של דה-לגיטימציה, אולי אני אקבל רישיון אחר? הוא לא יודע אם הוא רוצה רישיון - - - או רישיון אחר.

אנחנו צריכים שתהיה יותר שקיפות ואנחנו צריכים שבאמת ישימו דגש על התעשייה המקומית. עכשיו באמת, יש בעיה קשה בענף הקנאביס הרפואי והבעיה הזו היא גם בייבוא וגם בייצוא, בגלל זה השיח הזה הוא כל כך חשוב. גם חברי הכנסת שרן השכל ורם שפע שמו את הכשלים על שולחן הדיונים, גם מיכל נידם שבאמת מנסה להביא פתרונות. אנחנו מודים לכולם על זה,

שעשה לא מעט דברים טובים ברפורמה אין ספק שלכולם יש את הרצון הטוב. אבל התעשייה זקוקה נואשות לפתרונות מידיים של כאן ועכשיו, אנחנו בנפילה חופשית. יעל שכטר, תאמיני לי שאת לא צריכה להוסיף אף מילה.

אז רק אני אגיד עוד דבר אחד. למרות שחשבתי שאת לא צריכה להוסיף? רציתי להחמיא לך, אבל בסדר, בבקשה יעל. רק להגיד באמת, אין ספק שצריך להכיר בקנאביס כתכשיר רפואי ולאפשר מימון ציבורי למטופלים ואנחנו תומכים בזה. אנחנו אחרי זה כבר. לא, לא הוא לא מוכר כתכשיר רפואי. אמרת דברים חדים ביותר ותודה לך יעל. ליאור סעדה פסו, בבקשה. כן, קודם כל תודה רבה על ההזדמנות ותודה על הזכות להיות כאן ותודה על הקשב הרב שאנחנו מקבלים ובאמת, זה כבוד גדול לראות את הבמה שהנושא הזה מקבל אחרי באמת שנתיים של מלחמות בכל הדרכים שניתנו לנו, לרבות הבג"ץ שבאמת הוגש לבסוף, כשכלו כל הקיצים. בעצם אני אתחיל מהשורה התחתונה, אנחנו מבקשים הקפאה זמנית לצורך הסדרה. אנחנו לא רוצים להיות במצב שבו הניתוח יצליח ומטופל ימות. מדברים איתי על הסרת חסמים ועל הסרת רגולציה וזה מדהים, תעשו את זה, אבל בינתיים תעצרו את הייבוא. הייבוא לא כפוף לכלום.

יש פה לפחות שני משרדי ממשלה שקוראים לדבר הזה. אני גאה לכוון לדעת גדולים.

עוד דבר שאני רוצה לציין אתם דיברתם על נושא המחירים אז אני רק רוצה לציין שכשהייבוא נעצר והוא נעצר לחודשים ארוכים לפרק זמן של למעלה מחצי שנה, המחירים בישראל לא עלו בשום צורה. דבר נוסף ברשותך והדבר האחרון, שגם אותו חשוב להגיד. הקנאביס בישראל היום הוא הקנאביס הזול ביותר בעולם תחת הרגולציה של gmp. לצורך האינדיקציה, הקנאביס בגרמניה נמכר במחיר של בין 20$ ל-24$ לגרם. אנחנו רחוקים משם שנות אור. תודה לך וגם אני תמיד מחמיא למי שאומר דברים חד וחלק וזוכרים את האנשים האלה, הקצרים נזכרים. וואו עכשיו בא לי להוסיף משהו. ברשותך, דבר אחרון. אחת הטענות של המדינה הייתה בנוגע לגופים שנסמכים על הזכות שלהם לייבוא.

אפשר לראות כמה גופים יש פה בזום וכאן איתנו, שנלחמים על האפשרות לעצור את הייבוא ולהסדיר אותו. זה היה מאוד מרשים שאדם שנהנה מפירות ייבוא אומר "..אני אומר בואו נחזק את הגידול המקומי, כי הוא טוב יותר וזול יותר ומפוקח יותר..".

אבל אני חושבת שהרבה יותר "זועקת לשמיים" העובדה שאין כאן ולו יבואן אחד שנלחם להמשיך את הייבוא ואני חושבת שזה אומר דרשני. הם צופים בנו מרחוק. למה הם לא זה? אולי אפשר להבין לבד שהיבול הוא באמת, קיום הייבוא או היעדרו לא באמת משפיע אמיתית על היבואנים, הם יכולים לחיות מצוין גם בלי הייבוא ואותם רישיונות קונסטרוקטיביים שבוחרים שלא להתייצב כאן ולהסביר למה הם כל כך נכונים לתעשייה, אני חושבת. למה הם לא פה? אולי הם מיוצגים על ידי אחרים, אולי יש להם נציגות בממשלה? הם לא מאוימים. הקיום שלהם לא מוטל בספק, הקיום של היצרנים והמגדלים יכול להיות מוטל בספק. יוגב סריג, מנכ"ל שיח, בבקשה. תודה רבה, צוהריים טובים לכולם. אני באמת אנסה להיות קצר. תודה גם על הזימון והדיון החשוב הזה בוועדת הכלכלה. חשוב לי להכניס מספר אספקטים נוספים, קודם כל שיח שיח היא חברה שעוסקת בתחום של הקנאביס הרפואי משנת 2008 ולמען הגילוי הנאות, אנחנו עוסקים במספר חוליות בשרשרת הערך אנחנו גם בריבוי], גם בגידול, גם בבתי המרקחת ובשנה וחצי האחרונות אני גם מייבא תפרחות קנאביס מקנדה. למרות שאני מייבא, אני מתנגד באופן נחרץ להמשיך את הייבוא במתכונת הנוכחית שלו. אני רוצה שתגיד את אותו המשפט שוב, כי אולי מישהו ישמע אותך באיזה מקום. אתה יכול לחזור על המשפט הזה? זה משפט אמיץ. אני מייבא כבר שנה וחצי תפרחות מקנדה ולמרות זה 5שאני מייבא ולמרות שזה מתווסף לגידולים שלי ואני אספר עוד רגע כמה אנחנו מגדלים וכמה התעשייה

אני חושב שאנחנו צריכים להפסיק את הייבוא במתכונת הנוכחית שלו. כי במתכונת הזו, אם הייבוא הזה יימשך, זו באמת יכולה להיות מכת מוות לתעשייה שלנו. עכשיו חשוב לי שתבינו את ההיקף של החברה שלנו, אני היום מעסיק 85 עובדים רק בגידול, בכל - - - שקיימות לי אני מעסיק מעל ל-150 עובדים, 30% מהעובדים שלי הם פנסיונרים, 25% מהם הם חיילים משוחררים. אם אני מתייחס למעגל השני, למפעלים שאורזים לי ומפיצים איתנו, אנחנו מדברים על מאות עובדים וזו רק החברה שלי. זאת אומרת שהתעשייה היום בישראל היא תעשייה של אלפי עובדים. בנוסף, למרות מה שאמרו פה בוועדה וחשוב לציין את זה, הרגולטור במדינת ישראל יצר פה שוק מדהים. זה לא מה שחלמנו עליו לפני עשר שנים וזה לא מה שחלמנו עליו לפני חמש שנים. נוצר פה שוק, הוקמו פה עשרות חברות, הרבה מאוד חברות עם היצע ומגוון רחב של כל מה שקיים בשוק וחשוב גם את זה להבין. אנחנו מבינים באמת גם בעולם וזה הרבה גם בזכות הרגולטורים שקיימים במדינת ישראל שיצרה את זה. בנוסף לגידול שלנו אנחנו עוסקים גם בטכנולוגיות. יש לנו ארבע חברות טכנולוגיות שמבוססות רק בזכות זה שאני חקלאי, רק בכות זה שיש לי את הידע החקלאי שלי שאני מתעסק בו באופן יום יומי ובזכות זה אני הצלחתי להקים ארבע חברות טכנולוגיות. החברות הטכנולוגיות שעוסקות בתחום הקנאביס זה מנוע צמיחה עתידי לשוק הישראלי. יותר מזה אני אומר, זה עוד יתרון יחסי גדול אל מול העולם ושל הטכנולוגיה של ישראל אל מול העולם. הייבוא במתכונת הזאת כן יכול להוביל לקריסה של המגדלים הישראליים קודם כל ובצד השני לא רק של המגדלים אלא של מרבית התעשייה. בנוסף אני גם חושב שצריך לבנות פה שוק מסודר, אני לא רוצה להגיד את המילה מתוכנן כי אני יודע שאנחנו נוכל להוביל אותו גם בישראל וגם בעולם וליצור בו את הכללים ברורים. אמרת דברים מאוד אמיצים. אתה אומר שבשיטת הייבוא הזאת, למרות שאתה היבואן זהו הרס של התעשייה. המשפט הזה לבדו הוא חזק ויש בו יושרה שלכם גם כיבואנים להגיד את זה. אני מקווה מאוד שהמשפט הזה יישמע, כי אתה מייצג פה משני הצדדיים, משני צידי המתרס. תודה לך יוגב סריג. רני קורליק, מנכ"ל קורונוס.

יוגב בבקשה, משפט סיום.

כי תאמין לי הדברים הקצרים נזכרים, הארוכים נשכחים. אז ירדתי.

תאמין לי אנחנו זוכרים מה אמרת. בסוף אתה שואל מה מישהו אמר ואם אתה זוכר משפט שלו זאת התקדמות ואתה אמרת שלמרות שאתה יבואן שיטת הייבוא וההיצף הזאת, ללא בקרה והסדרה יכולה להרוג את הגידול ואת התעשייה. שיהיה ייבוא בעתיד, אבל לא כפי שזה קורה כיום וזה משפט. נכון ואיכות התוצרת היום של החקלאות הישראלית השתפרה מאוד ועומדת בחלק העליון של איכות הקנאביס בעולם ואגב, מנעד המחירים שידברו עליו פה קודם, היום יש מחירים שנעים בין 100 ₪ ל-300 ₪. יש תחרות אמיתית על המטופל בישראל. אנחנו מאמינים בתעשייה הזאת. תחזרו למחיר של 100 ₪, פעם זה היה 100 ₪. אייל פוליקר, כאן ערבה. אז קודם כל תודה על זכות הדיבור. אני מדבר איתכם מהערבה ואני לא צריך לספר לכם מה קורה בערבה. איפה אתה בערבה? מושב צופה. אנחנו אוהבים את הערבה.

רגע לספר לכם, אנחנו פשוט שומעים כל מיני נתונים, בואו נרד רגע לקרקע. אני בן 65, הקמתי מתקן indoor כי אמרתי אני כבר לא יכול להתכופף כמו שפעם עשיתי, אבל גם רציתי להחזיר את הבן שלי, שהוא נהיה - - - בקליפורניה וגם הוא, בגיל שלו 40 לא רצה להתעסק בגידולים שאנחנו מבינים שהם בעייתיים. אז הקמנו מתקן indoor, הייצור שלנו הוא משמעותית יותר יקר כי הכל בפנים והכל סגור, אבל גם המוצר שלנו הוא מיוחד.

הייבוא פשוט הורג אותנו ואני אומר את זה בצורה חד משמעית. אנחנו המעסיק השני בגודלו בערבה התיכונה אחרי המועצה האזורית והחברה לפיתוח, אין לנו. נורא קל היה לבוא ולהגיד "בוא נייקר" ושקלנו ואמרנו "לא, אנחנו נילחם", למרות שאני לא מבין בכלל על מה אנחנו צריכים להילחם. אבל זה המצב ואני באמת מאוד מאוד מעריך את מה שקורה פה. אני שומע דברים. אייל תן לנו תובנות או מעשיות, מה צריך לקרות החל מעכשיו על מנת שהגידול והתעשייה הישראלית תשגשג? תן לנו שלוש המלצות עיקריות שלך. אתם שמעתם את זה מכולם. דבר ראשון, צריך לעצור את הייבוא ולהביא תקנות ברורות. דבר שני, צריך להחליט מי הגוף שמטפל במה ואם משרד הבריאות צריך לטפל בנושא של סם מסוכן וברגולציות סביב הסם המסוכן הזה, על הכיפק. אבל הנושא של הייבוא והייצוא זה למשרד הכלכלה. הדבר השלישי, תנו לנו להתרחב, תנו לנו להשיג עוד אנשים מאזור. איך אני בכלל יכול לחשוב על זה. קודם כל זה מדהים שאתה המעסיק השני בגודלו בערבה. זאת אומרת הקנאביס ניצח את הפלפל ואת התמר. ואת המלון. אז זה העתיד של החקלאות. קודם כל שם זה עובדים זרים, אצלנו אתם יודעים אלו עובדים ישראלים. העניין הוא. מאיפה הם מגיעים, העובדים? זה די דומה למה שיש אצל יוגב, זאת אומרת שחלק זה מה שנקרא "עבודה עברית". אה, זה פרויקט מקסים "עבודה עברית".

כ-50% זה תושבי הערבה, תושבים מהמקום ואנשים שמחפשים פרנסה ואנחנו נותנים להם ובכייף. יפה. פוליקר אני ומרגי רוצים לבקר בערבה אז אולי נעצור אצלך. אני גם אבוא איתכם ותבואו גם לים המלח. אנחנו הכי קרובים אליך פשוט. תודה רבה לך אייל, תודה ותמשיך להיאחז בקרקע בנחישות, אתה ובנך ובעזרם השם תראו גם רגולציה פשוטה יפה ואפשרות להתרחב. תמשיך לפרנס אנשים בכבוד, עובדים ישראלים. רני גורליק, מנכ"ל קורונוס. שלום לכם. אני רציתי להגיד מאוד מאוד בקצרה, קודם כל חברת קורונוס זו חברה שמגדלת ומייצרת וגם אנחנו כמו יוגב אנחנו גם יבואנים. מה שחשוב להגיד זה שלא צריך ללכת לא לקיצוניות, לא לכאן ולא לכאן. צריך למצוא את האיזון של הייבוא כי הייבוא הזה בכל זאת, במידה מסוימת הוא נזקק בתעשייה הישראלית. אבל חייבים לייצר פה איזון וכרגע, כמו שנאמר, הייבוא פראי, הוא מציף את השוק וזה לא לטובה. תודה רבה. עכשיו אנחנו עוברים ליובל לנדשפט, מנהל היחידה לקנאביס רפואי במשרד הבריאות. אז קודם כל הערה לפרוטוקול שאתה לא היית פה כדי לשמוע את זה, כשוועדה בכנסת מזמינה את המשרד המרכזי לנושא הוא יהיה נוכח פה והאדם הבכיר ביותר בתחום יהיה נוכח פה וזה לא נתון לשיקול דעת ולא לדיון. אז הנושא הזה עלה גם לשר החקלאות ולמנכ"ל משרד הבריאות וכל זה בזמן אמת, בזמן שאנחנו מתדיינים פה והם יידרשו לתת לנו תשובות על האירוע הזה ועל התחקיר בו ובינתיים ההודעה שלי על כך שלא יקודמו פה חוקים שקשורים לנגיף הקורונה של משרד הבריאות וגם לכך שאני אצביע נגד כל חוק בכנסת של משרד הבריאות, ככה יהיו לי שתי קולות גם של ההימנעות וגם של הנגד. כל זאת על מנת שמשרד הבריאות ילמד לספור את וועדת הכלכלה ולכבד את עבודת הכנסת. מי שלא סופר אותנו בכנסת, לא נספור אותו במליאה. האירוע הזה לא קרה לנו מעולם, מאז שאני יושב ראש וועדת הכלכלה לא מצאתי את עצמי בפני קירות בתחילת דיון שבו אני משזמן משרד ממשלתי והוא לא קיים לא פיזית, לא בזום ועשרות אנשים ממתינים. אולי זה ביטוי לריכוזיות היתרה של הסמכויות שהגיעו למשרד הזה בתחום הקנאביס הרפואי. אז אלו ההערות על ההתנהלות ועכשיו המיקוד של השאלות שלי. האם אתה לא חושב, לאור מה ששמעת גם מהמשרד לביטחון פנים - שיש פה סכנות זליגה אדירות, גם משרד החקלאות שללא הסדרה ענף החקלאות והייצור הארץ בסכנה ושמשרד הכלכלה אומר שרמת ההסדרה לא מספקת ולא פשוטה ולא מחזקת את הייצוא ואת האפשרות לייצוא ואין איזונים בין כמות הייבוא לייצוא, האם לאור כל מה שנשמע, לא נכון לבוא ולחכות רגע עם היצף הייבוא ולבדוק את הטענות האלה של משרדי הממשלה עצמם?

דבר שני, האם בעתיד לא נכון שמשרד הבריאות יעסוק רק בהיבט הבריאותי של הנושא ואת כל ההיבט המסחרי של מכסות, כמויות, רגולציה של ייבוא וייצוא ייעשה משרד הכלכלה, שזה ההגיוני כמו כל מוצר אחר שהוא עוסק בו ואת רפורמת הייבוא והייצוא שהוא כבר ביצע. אני רוצה תשובות לשאלות הספציפיות האלה. אז בתחילת דבריי אני אומר שגם היועצת המשפטית שלנו, רננה מיסקין הייתה פה מתחילת הדיון על הקו. ההנחיות שקיבלנו היו להגיע לדיון בזום וכך אכן נעשה. אז חבר'ה אני בדקתי את הדבר הזה עם אנשיי ואף אחד מהנהלת וועדת הכלכלה לא אישר לכם להגיע בזום. אתם באופן שרירותי נרשמתם והודעתם את זה הבוקר, על אף שנאמר לכם בפירוש שאתם צריכים להיות נוכחים. אז גם את זה נחקור, אבל תמשיך הלאה.

אם באמת הייתה הנחייה כל שהיא להגיע או להתייצב באופן פיזי, אזי שעד כה היא לא הגיעה אליי אבל אנחנו נוכל לראות זאת בהמשך. יכול להיות שהיא הגיעה למקום אחר, אבל היא לא הגיע אליי . בכל מקרה אנחנו ערכנו כאת את הדיון גם אתמול.

נשים את הדברים על דיוקם ואת הנתונים כמו שסיפרתי אותם אתמול, על מנת שנדע כמה יובא וגם ייוצא. אני אגע בכמה נקודות, גם לעניין מה שאמר חבר הכנסת רון כץ וגם ולמה שאמר חבר הכנסת יעקב מרגי, שהם פשוט אני מניח שדבריהם נובעים מאי ידיעה מספקת של העובדות והנתונים. אם הייתה שקיפות לא היינו נכשלים. לא חבר הכנסת מרגי, זה החוק. את החוק כנסת ישראל קובעת ולא משרד הבריאות. אז אני רק אקריא מהחוק: "..צמח הקנאביס מוגדר כסם מסוכן בפקודת הסמים המסוכנים.." כל כך מסוכן שהוא זולג חופשי לרחובות על ידי המשרד לביטחון פנים, שאין לו בכלל בקרה כמה נכנס לארץ. אם מוצר הוא כל כך מסוכן, למה לא מפרסמים כמה הגיע לארץ בכל חודש ואצל מי הוא נמצא? אם זה כזה מסוכן, לא שמעתי על חיסונים שאף אחד לא יודע איפה הם. איך אנחנו לא יודעים איפה הקנאביס נמצא בארץ אם זה כזה מסוכן? ככל שיש זליגה הנתונים נמצאים אצל משטרת ישראל שאמונה על האכיפה במדינת ישראל ואני מניח שמטעמיה היא. אבל אתה לא נותן להם מידע מי ייבא ואיפה זה נמצא ואתה לא נותן להם מידע מתי יפוג תוקפו של המוצר ואם הוא הושמד או נמכר למישהו אחר. איך הם יעשו את תפקידם אם אתה לא שם להם על השולחן את כל המידע בכל שבוע? המידע נמצא בפני משטרת ישראל ככל שהיא מבקשת מידע, בדו שיח הבין משרדי אנחנו חשופים לכולם וגם פורסם בצורה פומבית כאש נתבקשנו לפרסמו. אני רק אומר, אין מכסות המילה מכסות ייבוא או מכסות ייצוא. אני לא שאלתי על מכסות, אני שאלתי אותך שאלות מאוד מפורשות. האם זה נכון שהתחום הזה יישאר? ייבוא וייצוא במשרד הבריאות, או שרק התחום הבריאותי יישאר אצלכם והניהול העסקי יעבור? זה מה ששאלתי אותך, שאלות מאוד מפורשות. אל תספר לי עכשיו על מכסות. תענה לי לשאלות בבקשה. אז השאלה הראשונה זה החוק, ככל שישונה החוק אנחנו נפעל על פיו. אני אצטט מהחוק סעיף 6 לפקודת הסמים קובע כי ".. לא יגדל..". אני לא שאלתי מה החוק, אני שאלתי אם נכון בעיניך שאתם תנהלו ייבוא וייצוא, או שאתם תישארו רק בתחום הבריאותי ותשאירו את הייבוא והייצוא למי שמבין בזה זאת השאלה. לא שאלתי אותך מה כתוב בחוק.

אנחנו נביא חוק שמשנה את זה, אבל לא שאלתי אותך את השאלה הזאת. זו עמדה משרדית ואת העמדה המשרדית - - -. מה העמדה המשרדית? זו עמדת שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות? שהנושא צריך להישאר אצלכם באופן מוחלט? נושא המדיניות של משרד הבריאות הוא בידיהם של שר הבריאות ושל מנכ"ל משרד הבריאות, שאני חייב לומר שהם מנהלים דיונים על כל תו ואתם רואים את הקידום האדיר במסגרת הזמן האחרון, שחל בזכות הדחיפה של שר הבריאות ניצן ושל מנכ"ל משרד הבריאות, הפרופסור עש בנושא הזה וזה כולל תשומות שחייבות להינתן, כולל הקידום של נושאים רבים שעלו גם פה בוועדה וככל שתידרש מדיניות משרדית לנושא מגבלות כאלה או אחרות שיוטלו על העניין של הייבוא, העמדה הזאת תישמע. אבל את המדיניות קובע השר. אני קוטע אותך על מנת לתת לחבר הכנסת רון כץ לשאול אותך שאלה ואחר כך תמשיך. רון כץ, בבקשה. תודה אדוני. תדע שהבידוד הזה מונע את כל קריאת הביניים שלי ועושה אותי מנומס. אבל כן, יש לי שאלה. קודם כל, תודה שכיבדת אותנו ועלית לדיון, אנחנו מאוד מעריכים את זה. אני רק אומר, חבר הכנסת רון כץ וסליחה שאני קוטע, כשאתה דיברת על מסכים ריקים והכל המסך היה מלא בי ובתמונתי ואולי היא הייתה לבנה על רקע לבן, אבל היינו בדברים האלה. \ תודה רבה, אני מאוד מעריך את כל עשייתה של משרד הבריאות ובטח את הפקידות של משרדי הממשלה ולכן אני יודע שהתשובות הן מקצועיות וטובות ואני יש לי שאלות. השאלה שלי היא כמה מכסות יש בארץ? מי נותן את המכסות? מי היבואנים שיש בארץ? איזו כמות משמידים בארץ ולמה משמידים בכלל? אם יש לנו את הכמות מספיקה אז למה אנחנו עושים ייבוא? מי מאשר את הייבוא הזה? האם יש פרוטוקולים שאנחנו יכולים לקבל אותם על מנת ללמוד איך מתקבלות ההחלטות? ואלו הן השאלות שלי. התשובות הן ברורות. לגבי המספרים והכמויות של הייבוא והייצוא, היות וכל התשובות האלה ניתנו באמת באותה העמדה של המדינה ואני חייב להגיד - - - לעמדה הזאת, גם משרד הכלכלה על העמדה הזאת שהוגשה לבית המשפט, אשר באמת הוגשה במענה לבית המשפט, היה מענה לא הגיע מאיתנו.

אנחנו שאלנו אתכם שאלות כתובות, למה לא עניתם לנו לוועדת הכלכלה בכתב? למה שלחתם לנו את התשובה של בג"ץ? מה אתם עושים צחוק מאיתנו?

בינתיים זה נראה ככה. את התשובות לא קיבלתם מ"היקר", "היקר" היא יחידה מקצועית במשרד והמשרד מתחלל את סך כל התשובות והעבירו לכם את המסמך. אבל אתה עיקר הדבר, אז אתה לא יודע, אתה שולח לי תשובה של בג"ץ? יש לך תשובות אחרות שלא הגיעו אליי? לא. חבר הכנסת ביטון אני לא שלחתי אליך כלום, שלחה את זה הנהלת משרד הבריאות לאור שאלות שנשאלו ודיון שהתקיים ואתה קיבלת את מה שהמשרד ראה לנכון להעביר לאחר הכנות, גם ההכנה בעל פה - - - ערך אתמול, אם אתה זוכר, אתמול אחר הצהריים. הוא בא גם,

באותו המשפט שהוגש לבית המשפט יש את התשובות המלאות לרובן של השאלות שנשאלו. האם אתה שבע רצון ממצב. אני אגע במספרים. לא, אין לנו זמן לצערי. היה לכם זמן לכתוב לנו תשובות יפות אבל לא כתבתם.

עכשיו אתם תשיבו, לא! אתם תשיבו רק לשאלות ממוקדות, האם אתה מרוצה ממצב הייצוא והרגולציה של הייצוא, במיוחד. מיכאל גם אני לא קיבלתי תשובות. אתה גם לא? זה בסדר אנחנו מסובבים אותנו. אנחנו מכיר פעם היה "קיר המוות" רון כץ? אתה צעיר מידי. יפעת קריב, את יודעת מה זה קיר המוות? לא, אבל זה ככה התחושה. לא זה היה, מישהו יודע מה זה קיר המוות? קיר המוות זה בלונה פארק, כשאופנוע מכוח האינרציה נוסע סביב קיר עגול והוא לא נופל, זו הייתה האטרקציה של הילדות שלנו. אז אנחנו נוסעים על האופנוע ואנחנו לא נופלים, הם מסובבים אותנו אז אנחנו לא נופלים. כל הזמן מסובבים אותנו. אבל מיכאל אני מתעקש לקבל תשובות לשאלות פשוטות. אז אולי תשאל, אתה שאלת עשר שאלות אז הוא שכח את השאלות. אז תשאל שתי ששאלות אולי תקבל תשובה. אני שואל, שאלה ראשונה למה צריך בג"ץ בכלל? למה אין לנו שקיפות בוועדה הזו, זו השאלה הראשונה. אני גם רוצה לדעת כמה ייבוא יש מתחילת שנת 2022?

ומי היבואנים ואיך הם מקבלים אישור, איך מקבלים אישור להיות בעלי רישיון "אחר", רישיון קונסטרוקטיבי? איך זה עובד? זה כי מרגי הביע עניין. ובלי קשר לשאלה אני אגיד. רגע והייתה לי שאלה, בהחלטת ממשלה על הייצוא - הייתה גם החלטה על הייצוא. למה אין שום בקשה תלויה ועומדת לייצוא, למה העסק לא זז? יש החלטת ממשלה על הייצוא גם. אז הנה, ארבע שאלות לא יותר מידי. אז אני אתן את התשובה וברשותכם אני מבקש לא להיקטע במשפט השני שלי, כיוון שזה בערך מה שקורה. אני חושב שאפשר להקשיב. תודה. הסתיים - - - בשנת 2020, 2021 ו-2022 ייבוא וייצוא והמספרים האלה נכתבו והם נמצאים אצלנו, לגבי 2022 הם נכונים רק ינואר. הייבוא בשנת 2020 היה בכמות של 14 טון ו-778 ק"ג והייצוא של כ-177 ק"ג. בשנת 2021 הייבוא היה בכמות של 22 טון ו-37 ק"ג והייצוא היה של 673 ק"ג. בשנת 2022 הייבוא היה 2,171 ק"ג והייצוא היה בכמות של כ-91 ק"ג - זה לא בדיוק נכון כיוון שממש אתמול הגיעו אלינו בקשות לייצוא של עוד כ-270 ק"ג שעדיין בהליכי אישורים. אז אפילו לא הגעת לטון ייצוא, לטון אחד של ייצוא. בייצוא אתה מדבר בקילוגרמים ובייבוא אתה מדבר בטונות.

אני פשוט פישטתי את המספרים שדיברתי על - - -.

אני הבנתי את המספרים, אבל הייצוא זה בקילוגרמים. אני אמרתי את הכל בקילוגרמים, פשוט יותר קל להבין בטון אני חושב. לא, הבנו, תאמין לי שהבנו. עכשיו יש באמת, אמרו את זה גם פה בשיחה. השוק בישראל הוא השוק הגדול בעולם. נוצר פה ואמר את זה יוגב, נוצר פה שוק מדהים. עכשיו בואו נשים את האמת על השולחן, פקודם הסמים המסוכנים שמה את משרד הבריאות במרכז, בתור המופקד על הפקודה. פקודת הסמים המסוכנים גם לנושא הייצוא אומרת "לא ייצא אדם סם מסוכן, לא ייבא אותו ולא יקל על יצואו ויבואו, לא יסחר בו, לא יעשה בו שום עסקה אחרת, אלא במידה והותר הדבר" כל דבר צריך ברישיונות מאת המנהל על פי הפקודה. רגע, אז זה סם מסוכן? זה סם מסוכן בתוספת הראשונה. רגע, שנייה. אם זה סם מסוכן והגדרת למגדלים בישראל פה ארבע בדיקות,

שבע בדיקות והחל מהקרקע והצימוח ומה מצבו של הצימוח ובאריזה ובביצוע, איזו בדיקה עשית על מה שייבאת? איפה הוא גדל, מי גדל אותו, מה השקו אותו? מה עשית בייבוא, איזה בדיקות? אם זה כזה מסוכן הסם הזה, איזה בדיקות רפואיות עשית? אני אענה, היות וגם על השאלה הזו שאלו ונענה. ייבוא של חומרי גלם, ניתן לייבא קנאביס היות וקנאביס הוא סם מסוכן אני הסברתי כעת שכל פעולה בו צריכה רישיון ייבוא, ייצוא, גידול, עיסוק, מסחר, קנייה ומכירה. תיכף נדבר גם על אותם הרישיונות שאתם קוראים להם קונסטרוקטיביים וזה באמת גם היה שם הכינוי שלהם.

אני רק רוצה להגיד שאני לא קיבלתי תשובות עדיין. יש לך רק עוד שש דקות פה לקבל תשובות, רון כץ. יש לך שש דקות ליהנות מהמצב. מי היבואנים, אני רוצה לדעת מי היבואנים? איך יכול להיות שוק חופשי כשאין ייצוא?

מי היבואנים? מי היבואנים האלה ומי נותן את הרישיונות? זהו, זו שאלה אחת. אין רישיון להיות ייבואן, יש רישיון לכל פעולת ייבוא. האם אתה שואל מי הם 14 בעלי הרישיונות הקונסטרוקטיביים? כן ומי נותן את הרישיון הזה? את כל הרישיונות, לכל עיסוק בתחום ניתן על ידי "היקר", על ידי "היקר" במשרד הבריאות,

גם ה-14.

שבעל רישיון, היחידה לקנאביס רפואי - - -. יש לך וועדה שמאשרת את הדבר הזה? וועדה אצלכם שאתה עומד בראשה אשר מאשרת את הייבוא ואת הרישיונות? כל בקשה לרישיון יש נוהל בדיוק מאוד מאוד. אבל מי מאשר, אתה אישית או וועדה? יש לנו מחלקה, שהיא מחלקת ייבוא וייצוא וכשבקשת ייבוא מוגשת אליה, היא בוחנת על פי הנוהל האם מבקש הייבוא עומד במה שצריך לעמוד והסחורה שהוא מבקש לייבוא. הפרוטוקולים האלה שקופים לציבור? הקריטריונים של איך אפשר להיות ייבואן ולקבל רישיון אחר פורסמו לציבור? בוודאי, הכל. חבר הכנסת מיכאל ביטון בוודאי. כל הנהלים של "היקר", כולל נוהלי הייבוא והייצוא נוהל 109 ונוהל 110 מפורסמים באתר. כבוד היושב ראש שאלתי אם לוועדה יש פרוטוקול. כל העוסקים וכל שמות העוסקים חבר הכנסת ביטון. הוועדה עצמה, כשמתקבלות החלטות יש פרוטוקול? וועדת קידום הייצוא מתנהלת על ידי משרד החקלאות, סליחה, משרד הכלכלה מיכל היא המנהלת של הוועדה ובוודאי שיש פרוטוקולים לישיבות שלה. איזו וועדה, מיכל את מיישרת את היבואנים?

לא הבנתי מה היא מנהלת, איך זה הגיע למיכל עכשיו? מיכל איך זה הגיע אלייך?

אבל אולי קיבלת את הסמכויות עכשיו. הלוואי, אבל אין לי סמכויות לא לאשר ייבוא ולא לאשר ייצוא. יש לי סמכות להציף חסמי ייצוא. אנחנו וועדה לייצוא ולא לייבוא, קודם כל. אבל את מייצאת בקילו ואנחנו מייבאים בטונות, מייצאים בקילו. אין לי שום סמכות לא לאשר ייצוא ולא לאשר ייבוא, הכל אצל היקר.

לצערי הזמן של הישיבה הזאת נגמר.

זאת עדיין אותה השאלה האחת, תשובה אחת. מה השאלה? מי נותן את הרישיונות ומי היבואנים? מה אתה רוצה, את השמות של היבואנים? רישיונות הייבוא כל העוסקים. אז אם יש פרוטוקולים אני רוצה לראות את הפרוטוקולים האלה, איפה אני רואה אותם? של הישיבה עצמה. הוא יכול לקבל את הפרוטוקולים של הישיבות? איזה ישיבות?

של הוועדה שאישרה ליבואנים. אתם לא נותנים לי להשלים את דבריי, מספרים על פרוטוקולים שאתם מחפשים. בטוח שיש פרוטוקולים. ההחלטה לתת למישהו לייבא זו לא תורה שבעל פה. יש פרוטוקול לא?

לשאלות ולענות בצורה מלאה על מה ששואלים. אם היית בא מוקדם אז היה לנו יותר זמן אבל הפסדנו חצי שעה על היעדרותך. אולי אנחנו נשלים את זה בפעם אחרת. מיכאל אם נדע איפה הפרוטוקולים נלמד לבד,

רגע, מה אתה רוצה רון? פרוטוקולים? פרוטוקולים של ישיבות שבהן מאשרים יבואנים של קנאביס לישראל,

יש פרוטוקולים כאלה? אתה יכול לתת לו אותם?

אין ישיבות לאשר יצואנים או יבואנים, כל מי שבעל רישיון העיסוק בתחום עיסוק זה מגדל או מפעל או בית מסחר או אפילו בית מרקחת אם יגיש בקשה לייצוא. אבל יש מסמכים של זה על ההחלטות והשיקולים. חבר הכנסת רון כץ רוצה את המסמכים של ההחלטות, אתה יכול לתת לו? זה שקוף לציבור.

לא? למה לא? כי זה מידע מסחרי של החברות עצמן. לא, לא המסחריות אלא רק השיקולים לאישור. רק הקריטריונים שאישרתם, לא הנתונים המסחריים. תוכלו לראות את כל הבקשות ייצוא מי המייבא או המייצא. לא אבל אני גם רוצה לדעת, שנייה אני רק רוצה לחדד את השאלה שלי. רון אתה מחדד את השאלה שלך בפעם השלישית, הבנתי מה אתה רוצה. לא ועדיין אין לי תשובה בפעם השלישית וגם בפעם הרביעית אני אחדד. לא שנייה, חכו שניכם. אמורה להיות וועדה בין משרדית, לפי פקודת הסמים, על מנת לקבוע בה היתרים ורישיונות. סעיף 25/ד': "..תוקם וועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנאביס ואלה חבריה: השר לביטחון פנים, המפכ"ל למשטרת ישראל, שר האוצר, שר הכלכלה, ושר הבריאות. הוועדה תמליץ למנהל מתי רישיון.." מה עם כל הדבר הזה? זה חוק בתוקף? החוק הזה כבר בתוקף? כן, כן. זה בתוך פקודת הסמים. גם במשרד לביטחון פנים וגם במשרד - - - אדוני, אני מבקש ממך לא לענות על מה שלא שאלתי. יש פה, כתוב לי כאן שיש וועדה בין משרדית לפי פקודת הסמים, שהיא נותנת היתרים ורישיונות ורק האנשים האלה השר והמפקח ושר האוצר הם המוסמכים לתת רישיונות לפי החוק, ככה כתוב פה. הוועדה הזאת קיימת? היא התכנסה? היא נתנה רישיונות? תענו לי על השאלה הזאת. יובל, הוועדה הזאת קיימת? היא נתנה את הרישיונות? אני יכול לענות? אני חושב ששלחו לך סעיף לא נכון בפקודה או בחוק והייתי שמח אם תפנה אותי לסעיף הספציפי, כי יש לי פה את החלטת ממשלה. סעיף 25/ד'. אנחנו לא נספיק. מיכאל אני אחדד. אנחנו צריכים לסיים. אני רק אבקש את המסמכים ואת הנתונים שעל בסיסם נכתב נוהל הייבוא,

אני רוצה לקבל את זה, אני אפעל בדרכים. אני לא מבין איך יכול להיות שאנחנו,

"..הוועדה לבחינת מתן רישיון לעיסוק בקנאביס, תיקון מספר 16, תשע"ט 2019.." זה קיבל תוקף? כן, בטח שכן. מה?

מיכאל לא יכול להיות. מה כן? אז יש וועדה או אין וועדה? יש וועדה ומה הנתונים והמסמכים. אין וועדה רון. רון, החוק דורש וועדה של שרים לתת רישיונות, יש חוק בתוקף ואין וועדה. עד היום מחפשים את הוועדה. מיכאל אז מה קורה עכשיו? רון זה עכשיו פרק ראשון, אתה תצטרך להמתין לעונה הבאה של הקנאביס. אדוני היושב ראש, הוועדה עומדת להסתיים. השאלה היא האם אנחנו הולכים להקפיא באופן זמני עד בירור המצב הזה או שבעצם ממשיכים להגיע כל שבוע עוד ועוד טונות של ייבוא? אנחנו רק יכולים לקרוא לממשלה, אבל תנו לי לסכם את הדיון הזה בבקשה ואני מבקש שתהיה פה דממה עכשיו. ראשית אני חושב על ההתנהלות של משרד הבריאות, שבחר לא להגיע לדיון הזה כמושא הדיון וכל מה שהתכוונו לפעול מולו, פעלנו גם בזמן אמת מול השר והמנכ"ל, אנחנו נעשה תחקיר בנושא הזה וכל מה שאמרנו בתוקף. דבר שני, שמעתי פה אמירות מאוד אמיצות של שלושה משרדי ממשלה. המשרד לביטחון פנים אמר שבשיטת הייבוא וההיצף הנוכחית יש סכנה וככל הנראה יש גם זליגה בפועל של חומר שהוא או שלא ראוי לשימוש או שהוא ראוי, אבל לשימוש לא חוקי וזאת על פי מקורות מודיעיניים שלא פורטו ואני מכבד את הסודיות. אבל האמירה הייתה חד משמעית יש נתונים של זליגת ייבוא קנאביס לגורמים פליליים ולשימוש פלילי. הדבר הזה חמור לבדו והיה מצדיק עצירת ייבוא. על זה מוסיפים את האמירה החד משמעית של משרד החקלאות, לפיו כרגע הייבוא מסכן את התעשייה החקלאית של קנאביס הרפואי בישראל כיוון שהשוק לא משוכלל, כיוון שאין שקיפות במידע, בכמויות ובשיטה וכיוון שאין אחדות ברגולציה בין ייבוא וייצוא. על הייצור והייצוא מכבידים מאוד והייבוא "חוגג". שמענו גם אמירה אמיצה של וועדת הכלכלה ל שלפיה רמת ההסדרה בתחום הזה של הייצוא אינה מספקת והחסמים לייצוא גדולים מידי. אלו שלוש אמירות משמעותיות של שלושה משרדי ממשלה, שאם נצרף את שלושתם זה מצדיק לחכות רגע עם הייבוא ולעשות בדק בית בעולם הקנאביס. לקראת סיום הישיבה גילינו שבכלל יש חוק של וועדת שרים ועוד אנשי מקצוע שאמורים לתת רישיונות, חוק בתוקף במדינת ישראל ומי נותן רישיונות פקידות ולפקידות אין וועדה ואין פרוטוקול, או שיש ואנחנו עוד לא ראינו. הדבר הזה מקומם, זאת אומרת כל עולם הייבוא פה מתנהל בלי הוועדה החוקית שאמורה לנהל אותו, אנחנו עוד נחקור את הדבר הזה. אנחנו קוראים לשר הבריאות ללמוד את הדיון הזה, לעשות בדק בית על ההתנהלות ועל הנוכחות, אבל לעשות בדק בית גם על הסוגיות שעלו ולבחון עצירה זמנית של הייבוא על לשוויון הרגולציה בין ייבוא לייצוא ועד לסדר בין מדינות שמסרבות לקבל ייצוא ישראלי ומציפות את השוק הישראלי, כגון קנדה. הפעולה הזאת היא פעולה משותפת למשרדי ממשלה, המשרד לביטחון פנים, משרד הכלכלה, למשרד החקלאות, משרד הבריאות ומשרד המשפטים. חייבת להיות פה ראייה בין משרדית, אבל סמכות בין משרדית. הוועדה גם, בהובלת חבריה בועז טופורובסקי ואחרים, תיזום חוק להעברת כל תחום הייבוא והייצוא למשרד הכלכלה, למעט הבקרה הבריאותית שתישאר בידי משרד הבריאות. זאת כי משרד הכלכלה יודע לעסוק בייבוא וייצוא ומשרד הבריאות אמור לשמור על בריאות הציבור. הוועדה לא תתכנס מחדש עד לבירור ההתנהלות של משרד הבריאות ועד לקבלת התשובות נקבל בכל הסוגיות שהעלינו והיא תיתן להמשך ההובלה של חבר הכנסת רם שפע, שמוביל את הוועדה שלו וייכנס לסוגיות האלה לעומקן וחברת הכנסת שרן השכל שעוסקת גם היא בתחומים האלה ואם יידרש אנחנו נפעל יחד, אני ורם שפע ושרן השכל לוועדה משותפת של כלל הוועדות, לדיון משותף, לראייה כוללת של כל נושא הקנאביס הרפואי. מהמעט שגילינו היום בוועדה הזאת, התחום הזה לא מנוהל כראוי, יש בו חורים, אין בו שקיפות, אני מקווה מאוד שאין בו גם תיעדוף של אנשים מסוימים שזוכים לפתרונות ואחרים שלא זוכים. יש פה סכנה אמיתית לפגיעה לענף צומח בישראל בשנים האחרונות, שיכול להיות מקור גאווה לכלכלה הישראלית, צומח תרתי משמע ואני מצטער רון כץ, שלא קיבלנו תשובות טובות. גם אני לא קיבלתי תשובות. אבל זה רק בפרק ראשון וזה רק חיזק אותנו לכמה נצטרך להיות נחושים בפעולות שלנו כמחוקקים, גם להביא חוקים ביוזמתנו, גם לעשות בקרה אגרסיבית על המשרדים בתחומים האלה וגם להביא תוצאה אחרת. תם ולא נשלם, אני סוגר את הדיון. תודה רבה. הישיבה ננעלה בשעה 11:42.